בוקר טוב לכולם, היום יום רביעי, כ"ז בכסלו תשפ"ב, 1 בדצמבר 2021. אנחנו מתחילים את דיוני הוועדה, שינויים תקציבים לשנת 2021, העברת עודפים. ממשיכים את הדיון מהשבוע שעבר, העברת 08/002. משרד המשפטים,

האם יש תוכנית לשנה הבאה איך לשפר ולייעל את חוף כינר שהוא החוף, נראה לי היחידי שהוא חוף נפרד, שנותן מענה, מלבד מה שיש בטבריה שהוא חוף קטן מאוד, אבל באזור ההוא זה החוף היחידי, ואנחנו יודעים שיש שם אלפים שמגיעים ועשרות אלפים שמגיעים במשך השנה. ברשותך, שלוש נקודות. נקודה ראשונה זה שהעודף המחויב המדובר הוא לא בגין חוף כינר. נקודה שנייה, לגבי החוף של טבריה, יש דיונים והייתה החלטת מועצה בטבריה והחלטת מועצה של האיגוד להעביר את החופים לאיגוד ערים כינרת, כמובן בכפוף ללשכות המשפטיות והשרים, ואני צופה שזה יקרה בשנת 2022. הנקודה השלישית היא בשבועות הקרובים אמורה להתקיים ישיבה יחד עם אגף תקציבים ואיתן גרינבאום שהוא יו"ר האיגוד, בנושא של החופים והתוכנית ל-2022. אני רק אגיד שהשנה כן תקצבנו בכמה מאות אלפי שקלים את החוף הנפרד של האיגוד, בהוראת השר הקודם. לגבי כינר, בעצם 2022 בחודשי הקיץ אנחנו נראה כבר שיפור שם? אני לא יודע מתי אתם הייתם, אבל אני הייתי לאחרונה ופשוט לא נעים להיות שם. נראה שם שיפוץ מאסיבי? אני איש הכסף - - - אין בעיה, אני שואל אם יש לך תוכנית.

אנחנו אולי נבקש מהשרה באחת ההעברות, שאולי שתקצה גם לזה. אני חושב שזה דבר מבורך לבקש ואני מאמין שזה יעלה יחד עם יו"ר האיגוד בישיבה הקרובה שתתקיים. אבל כרגע אין איזה תוכנית מיוחדת לעניין. טרם הוגשה אליי תוכנית ל-2022 ולכן מורכב לי לענות על השאלה.

לגבי סעיף 3, זה תוכנית 18/11/04, סתם בגדול, איזה פרויקטים אנחנו מדברים? תוכנית 18/11/04 שזה כל פרויקטי הפיתוח הלא אזוריים, שזה 18/11/02, נגיע לזה אני מאמין בהמשך, אבל כל תקציבי הפיתוח של משרד הפנים. תקציבי הפיתוח כוללים פרויקטים של התייעלות אנרגטית והנגשה ושיפוצים וריבודי כבישים. כל דרישה של הרשות המקומית, כ-200 מתוך 257 רשויות מקומיות זכאיות למענק המדובר וזה משמש אותן לכל דבר שהוא פיתוח שוטף ברשות המקומית. אתה אומר שלא כולן. אלה שלא זכאיות, מאיזה בחינה לא זכאיות? דוגמה של אחת בשביל להבין. תל אביב, ראשון לציון. בעיקרון אנחנו מתקצבים במענקי הפיתוח רק רשויות שזכאיות למענק איזון. הבנתי, תודה רבה. 18/001, מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר ההעברה אושרה. אני גם הייתי בעד, רק שתדעו, בסדר?

נירה, בבקשה. אני רוצה לשאול שאלה על הנושא של התקציבים של מרכיבי ביטחון, שלושת הסעיפים של עוטף עזה, מרכיבי ביטחון ותקציב רח"ל. לא ברור לי איך יש שם יתרות. יש לנו מועצה אזורית שלמה ב-0 עד 7, מועצה אזורית שדות נגב שאין בה מרכז הפעלה ממוגן. אני מטפלת בזה כבר חודשיים, לנסות להשיג להם תקציב, ומה הופתעתי כשקיבלתי את המסמך הזה. יש לנו מרכזי חוסן כולל בעיר אשקלון, שהם לא ממוגנים. אני מבולבלת. היא מדברת על הסעיף שמקודם דיברנו עליו, על הסעיף של המיגון. נירה, זה עודפים שבעצם גם הסבירו את זה פה. אם אני טועה, אולי יתקנו אותי. למשל ב-0-7 זה כבר בוצע. בצפון עדיין לא בוצע הכול. שם ב-0-7 בוצע ורק צריך להעביר להם את התשלום למה שלא בוצע. זה לא קשור למרכזי חוסן, זה קשור למיגון של 10,000 יחידות לצורך העניין בשדרות - - - ינון, שמעתי את השאלה שלך וגם את התשובה שקיבלת. 0 עד 7 כתפיסה, כל 0 עד 7 ממוגן כבר המון שנים. עדיין מדובר על מרכיבים שקיימים. מרכז הפעלה של מועצה אזורית שדות נגב שהיא ב-0 עד 7, לא ממוגן. התקציב חסר. ראש המועצה כל יום שני, תמיר עידן מגיע לכנסת בלחץ, למגן אותו ולאפשר לו לקבל את כל המרכיבים של מרכזי הפעלה, כי מחר בבוקר יכול להיות לו אירוע והוא צריך להיות מוכן, אז אני רוצה להבין ספציפית על הדבר הזה. רק להדגיש שאמרתם שהכול ממוגן. עכשיו אני שומע מנירה שלא בדיוק. רק אני אענה על השאלה. מה שאנחנו עושים עכשיו זה העברת עודפים. זה לא יתרות של כסף שקיים ונותר, אלא זה כסף שאמור לצאת בשנה הבאה. זה עודפים מחויבים. לגבי השאלה, המיגון של 0 עד 7 של יחידות פרטיות, זה כן ממוגן. אל תענה לי על שאלה שלא שאלתי. 0 עד 7, אני יודעת שזה ממוגן. 0 עד 7 בבתים פרטיים, אני יודעת שממוגן. אני שאלתי שאלה X, אתה עונה לי על Y. האם אתה יודע להגיד לי שכל מרכזי ההפעלה של עוטף עזה, 0 עד 7, יש להם את כל מרכיבי הביטחון והמיגון שנדרשים? זאת השאלה שלי והיא מאוד ברורה. באופן כללי התקציב הזה בעודפים הוא בעצם בשביל לממן את ההתחייבויות שיצאו גם למרכיבי ביטחון וגם למיגון ודברים שכבר אנחנו לצורך העניין שמנו עליהם את התקציב ויצאנו להתחייבויות. ככל שלא נעביר את העודפים האלה, גם הדברים האלה בעצם - - - סליחה שאני עוצרת אותך, את שוב פעם לא עונה לי לעניין. לא ביקשתי לדעת מה התהליך. אני מכירה את התהליך. כמו שאת בוודאי יודעת, עסקתי בזה כעוזרת שר. אני שאלתי שאלה ספציפית ואני רוצה תשובה ספציפית. האם כל מרכיבי הביטחון ב-0 עד 7, ולדוגמה ספציפית מרכז ההפעלה של מועצה אזורית שדות נגב, עומדים בכל הדרישות, בכל מרכיבי הביטחון. שאלה נורא ברורה. אני יכולה לבדוק ספציפית את מרכז ההפעלה הזה, אבל באופן כללי אני יכולה להגיד לך שבהתחייבויות הקיימות היום יש הרבה מרכיבי ביטחון גם באזור עוטף עזה. ביישובים שסמוכי גדר, מרכיבי הביטחון,

דברים כאלה שגם נמצאים פה בעצם בתקציב עודפים, שצריכים להתממש ולממן אותם. זה גם חשוב מאוד שנעשה. אני אשמח, כבוד היושב-ראש, אם אפשר להרחיג את הסעיף הזה של מרכיבי ביטחון בעוטף, מכיוון שכל יום יכול להיות כאן בעיה, או שיחזרו אלינו עם תשובות, אני אשמח מאוד. אני זמינה. אני אעבור על הסעיפים. נירה, כבר הצביעו על זה. אני מפרגן לך עם רוויזיה. נירה, אנחנו כבר הצבענו על זה אבל בכל זאת יש רוויזיה שלי על כל הסעיף,

אז אני אשמח שאנחנו נעשה סדר בעניין הזה כי זה חיים ומוות.

תודה רבה.

סעיף 19/001, מדע, תרבות וספורט.

אני מאגף התקציבים, משרד האוצר. פנייה מספר 19/001 למשרד התרבות והספורט ולמשרד המדע, נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2020 לשנת התקציב 2021 בסך כל כ-380 מיליון שקלים, מהם 51% למינהל תרבות, 23% למינהל הספורט, 18% למשרד המדע, 6% לתפעול ו-1% למרכז ההסברה. הסיבות העיקריות ליצירת העודפים הן מבחני תמיכה שלא שולמו במלואם, והתקשרויות שגרתיות חוצות שנה. יש גם כמה אירועים יחסית חריגים כמו דחיית אולימפיאדת טוקיו 2020 לשנת 2021, שגם מהווים סיבה ליצירת עודפים. אני רוצה לדעת, קח את 19/4/001. בבתי ספר החרדיים יש לכם איזשהו גישה? יש שם תקציבים שאתם נותנים דרך הרשתות לגבי התרבות, אם זה במגרשים, באירועי תרבות. אנחנו רואים את זה? זה שאלה לא אליך, בעצם לתקציבן של המשרד עצמו, של משרד התרבות. צריך בהקשר הזה להבחין בין משרד המדע למשרד התרבות וספורט. אתה התייחסת ל-19/4/001. זה לא תרבות אבל נציגת משרד התרבות בטח תוכל לענות. אני נציגת משרד התרבות והספורט.

מה התפקיד שלך? תקציבנית. במענה לשאלתך, יש כמה מרכיבים שרשויות מקומיות מקבלות תקציבים, הן במינהל התרבות והן במינהל הספורט. במינהל התרבות יש את תקנת סל"ע, סל תרבות עירוני, שרשויות מקומיות, בין היתר גם רשויות שיש בהן ריכוז אוכלוסייה חרדית, מגישות ומקבלות בהתאם לקריטריונים. מעבר לכך יש תקנה במינהל תרבות שהיא ייעודית לתרבות החרדית. אני לא יודעת אם אתה מכיר אותה, אבל היא מיועדת לפתח את התרבות בחברה החרדית באופן פרטני. אני אשאל יותר

רשויות חרדיות עצמן, אני מאמין שיש לכם שם, כי אי אפשר להפלות וכנראה שהם גם מקבלים.

יש רשויות שיש בהן בתי ספר של המגזר החרדי, יכול להיות בית ספר אחד,

יכול להיות גם עשרות. אני בא מאשדוד, לצורך העניין. יש שם עשרות בתי ספר של המגזר החרדי, בנים/בנות. יש לכם מעקב שבאמת העירייה נותנת גם לציבור החרדי על פי מה שבאוכלוסייה? בנושא התרבות שניתן בבתי הספר, זה לא חונה אצלנו במשרד אלא במשרד החינוך. יש שם אגף שאחראי על תרבות, וזה במשרד החינוך,

ועל הספורט מי אחראי? בחינוך זה משרד החינוך אחראי על הספורט. אנחנו אחראים על האירועים שקורים בעצם ברשויות המקומיות, במעטפת ובמתקנים בעצם. במימון המתקנים שהם ברשות המקומית ולא בבתי הספר. הרי משרד התרבות והספורט בונה גם מגרשים. בתוך מוסדות החינוך כשהוא בונה, זה דרך מוסדות החינוך. זה דרך החינוך. אני גר ברובע חרדי. לעשות מגרש בשכונה שלי זה אתם?

יש לנו בעצם תוכנית מתקנים, תוכנית המתקנים הלאומית. תוכנית המתקנים מממנת בהתאם לקריטריונים. בכל שנה יוצאים מבחני תמיכה. לדוגמה למה שאתה מתכוון, מגרשים קהילתיים, בהיקף משתנים על פי השנים. הרשויות המקומיות בעצם מגישות בקשות בהתאם לעמידה בקריטריונים, ומקבלות זכאות. זה גם מתקני כושר או דברים כאלה, נכון? נכון, קהילתיים. יכול להיות שהן מגישות בקשות על רובעים חרדיים וכשניבנה הרובע החרדי או שבסופו של דבר אנחנו יוצאים ואנחנו מחפשים את מתקן הכושר, אני יורד עם הילדים והכדור, פתאום אני לא מוצא את המגרש. יכול להיות שהמגרש פתאום נעלם באיזושהי דרך? בעיקרון לא. יש מנגנון מאוד ברור. אני אשמח לעשות איתך סיור בריכוזים החרדים ותראי שפתאום אין מגרש. היה מעניין לדעת אם אתם בודקים אחר כך באמת,

ביקשו ולא עשו. פתאום אמר לך, אין צורך פה ועשינו הסבה לשם. יש לנו מעקב ובקרה מלא על כל המימון של תוכנית המתקנים. יש לנו חברת הנדסה שהולכת לשטח, רואה שהמתקן קם בהתאם לבקשה שהוגשה. אני לא מפקפק על הדברים שלך, אבל אני רק אומר לך דבר אחד, שאני מכיר רובעים שלמים שזה שכונות בעצם, שאין בהן לא מגרש אחד. בשכונה שאני נמצא בה, שבכל בניין יש סדר גודל, בלי עין הרע, של 100 ילדים בערך, את יורדת למגרש המגרשים שיש שם, אני לא מדבר איתך שאין מתקני כושר ושאין מגרשים. את רואה שאין מתקנים כמו שצריך. את צריכה לראות את הילדים רבים על איזה מתקן אחד. גם כשבונים את השכונות האלה, אני חושב שצריך להבין שכל מתקני השעשועים שאנחנו מתכוונים אליהם, צריך לוודא שבאמת הוא מתאים ושהעירייה כשמגישה, אז היא לא תיבנה בסופו של דבר איזה פיסת מתקן אחד או שניים, תשים שם ותגיד, עשיתי את זה. צריך לעשות מעקב. אם זה המעקב שלכם, אז סליחה שאני אומר, המעקב שלכם לקוי. אני אחדד. המעקב שלנו הוא על פי בקשת הרשות. אני שאלתי מראש אם אתם בודקים גם את הבקשה, שזה באמת מתאים. מקום שיש 10,000 ילדים ומקום שיש 100 ילדים, את מבינה שהמתקנים שהעירייה תבקש ב-10,000 ילדים צריך להיות מקום יותר גדול ויותר רחב מאשר של ה-100 ילדים, שצריך להגיד לה, למה עבור 100 ילדים ביקשתם מתחם של 600 מטר ועבור ה-10,000 ילדים ביקשתם מתחם של 100 מטר. זה הבקרה שאני דורש מכם שתעשו. בסוף זה החלטה רשותית. אני דורש מהם כשהוא בא ואומר, תן לי הסבר למה פה אתה רוצה באוכלוסייה שקיימת, יש 5,000 ילדים, 10,000 ילדים, שם אתה מבקש רק 100 מטר, וכשאתה מבקש ממני בשביל איזה רובע יוקרה של 100 ילדים, שם פארק של 1,000 מטר. זה לא פרופורציונאלי.

צריך תמיד לחשוב כמה מעורבות של השלטון המרכזי יש בתוך הנישה הזו, ואני חושב שזה מאוד מסוכן. אימאן, בבקשה. אני רוצה לשאול את נציגת התקציבים במשרד התרבות לגבי עמותות תרבות בחברה הערבית. אני קיבלתי מכתב שהיה קיצוץ מאוד חד בתקציב של העמותות בחברה הערבית, ואני שומעת פה שיש עודפים. הדיון עכשיו הוא על עודפים מחויבים. זה התחייבויות שבעצם נוצרו בשנת 2020 ולא שולמו במלואם בשנת 2021. זה הדיון עכשיו,

לגבי קיצוץ בחברה הערבית, לא חל קיצוץ בתקציב תקנת תרבות ערבית בשנת 2020. אני רוצה שיהיו דברים כתובים ואני אפנה משהו כתוב בעניין. אני באמת מופתעת ממה שאת אומרת. אני מציעה שנדחה את ההצבעה על התקציב הזה עד שנדע בוודאות מה קורה באמת. תבקשי את זה מהיושב-ראש. אני אחדד רגע. לא חל קיצוץ בתקציב, התקנה של תרבות ערבית. הנה, יש לי מכתב מהעמותות. חברת הכנסת ח'טיב, חשוב להבהיר שלא מדובר בעודפי תקציב שזמינים לשימוש חופשי, אלא בתקציבים שחויבו בשנת 2020 למעשה יוצא בגינם כסף במהלך שנת 2021. לדוגמה, עמותות שאת מדברת עליהן, שנפתחו להן התחייבויות בשנת 2020 והן לא סיימו לממש, אז אנחנו צריכים לשלם להם את כל היתרה, וזה מה שהפנייה הזאת נועדה לעשות. זה היה ב-2020, אבל 2021 הם עבדו רגיל.

במהלך שנת 2020 ושנת 2021 התנהלנו בתקציב המשכי ולכן יתכן שפעילויות מסוימות נפגעו במהלך התקציב ההמשכי. משאושר התקציב לפני כחודש כאן בכנסת, הפעילות חוזרת לשגרה אפילו אף למעלה מכך, בין היתר בגין התוכנית הרב-שנתית שהתקבלה בממשלה, ולכן גם ב-2021 וגם ב-2022 הפעילויות לא נפגעות אלא אפילו ההיפך מכך. אני רוצה להביא מכתב מפורט לגבי אותן עמותות, גם על איזה שנה אנחנו מדברים, ועד אז אני מבקשת לא להצביע על הסעיף הזה. לא, אני אצביע על הסעיף. אני אטיל רוויזיה פשוט.

תוך כמה זמן אתם יודעים לייצר מכתב כזה? התקציב לא הופחת בתקנת תרבות ערבית, באופן חד משמעי. פספסתי משהו, אימאן. את רוצה, מה? פנו אליי מהעמותות של תרבות בחברה הערבית, והתלוננו על פגיעה מאוד קשה וירידה חדה בתמיכה שהם היו אמורים - - - כן, אבל זה לא קשור לזה. למה? כי זה תקציב עודף מחויב.

אם את תוקעת את זה עכשיו, הם לא יכולים להעביר את הכסף לעמותות.

את עושה פעולה הפוכה. אנחנו נשב אחר כך עם משרד התרבות והספורט ונקבל מהם את כל התשובות. אני מבטיח לך שאנחנו נעשה פגישה עם חילי טרופר,

בסדר. העברה 19/001, מי בעד? מי נגד? הצבעה אושר ההעברה אושרה. אני רק רוצה להגיד לגבי הרוויזיות שלי שבהתחלה היה 09 ו-10,

לא, 08, 09. אני מסיר את הרוויזיות האלה, אפילו שזה של משרד המשפטים והיה מגיע שאנחנו לא נסיר אותן, אבל במחווה ליושב-ראש, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, אז אנחנו מסירים. תודה רבה, אז הרוויזיות על העברה 08 ו-09 הוסרו. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר-היום. נתחיל אותו בשעה 10:10, בעוד שלוש דקות. הסעיף הוא דוח המבקר על מיצוי הטבות מס ברשות המיסים. הישיבה ננעלה בשעה 10:07.